שלום לכולם,

2021. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

הדיון: הצעות לסדר היום בנושא: "החלטת משרד הביטחון בדבר מתן מלגת "ממדים